רבותיי, אנחנו מתכנסים בישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. יש לנו הזכות לעסוק בנושא תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (נגישות מסגרות לאנשים עם מוגבלות בשעת חירום). אני חושב שאין זמן יותר מתאים מלדון בנושא

הכנות אלה יהיו גם ליום שלאחר סיום מצבים אלה, לצורך ביצוע הכנות אלה, יתייעץ מי שמספק שירות משלים עם מפעיל המסגרת בדבר

גם אותו שירות הסעות צריך לעבור הכנה והתכוננות מה זה אומר אם פתאום הוא נתפס תוך כדי הסעה במצב חירום. לצערנו, זה קורה לנו

גם שם צריך לחשוב רגע

נערכים אם פתאום נתפסים באמצע ואיך

חברת ההסעות היא השירות המשלים הזה. למשל, הסעה - כן. הלאה.

גורם אחראי יכין רשימה של מסגרות וסוגי שירותים משלימים למסגרות אלה, שלדעתו יש לאשר כי הם

גורם אחראי יפנה למפעילי מסגרות כאמור לשם קידום תהליכי אישור כאמור. מפעיל מסגרת יודיע לא יאוחר מ-21 ימים למי שמספק לו שירות משלים מהסוג שנכלל ברשימה כאמור, לקדם תהליך אישור כאמור." צריך לקצץ את כל ה"כאמור" האלה. תסביר מה הכוונה כאן.

הכוונה לריתוק משקי בעיקר. הילה רענן, הלשכה המשפטית של משרד העבודה. המשמעות של הפעלה ושל גיוס לפי חוק שירות עבודה בשעת חירום זה לא

על אף האמור, רשאי גורם אחראי לתת אישור זמני לפתיחת מסגרת לתקופה אחת שלא תעלה על חצי שנה, לצורך השלמת הגשת בקשה לפי תקנת משנה זו. נוסף על האמור, גורם אחראי רשאי להתנות למסגרת שעומדת להיפתח, כי לא תוכל לקבל סוג שירות